אנחנו פותחים את הדיון,

אפשר להגיד משהו בפתיחה? לא.

הפעם לא, אנחנו ממהרים. ממהרים? אני חושב שזה חלק מהבעיה. לא בועז, ישיבות סיעה, פגישות, לא קשור. יש ארבע טענות לנושא חדש, נתחיל עם הראשונה,

לא, אני לא חייב.

על נושא חדש? אני לא חייב לאפשר לכל חברי הכנסת לדבר.

אני לא חייב, בדקתי. זו לא רוויזיה. בדקתי את זה, אני לא חייב. כן, בבקשה. אפשר לפנות ליועצת המשפטית של הוועדה.

כן, בבקשה. לא,

במהלך החקיקה. במהלך החקיקה.

אמרה את זה לפרוטוקול. המשטרה חייבת לחקור. ואי-אפשר לטעות בשיוך שלה. זה רבע שעה

זאת המסורת.

אבל ככה זה מקובל, זאת הדרך לעשות את זה. זה מבחינה פרוצדורלית ולכן, אני מבקש שיתקיים פה דיון בנושא החדש

הכול בסדר, הפיליבסטר מיותר.

לא, אני רוצה לדבר. תדבר, בבקשה, אבל אל תשאל: על מה אני צריך לדבר? אבל איך הוא יודע? הוא קיבל את הזימון

אבל אתם עשיתם את זה בסתר והוא לפחות בא ואומר: לקחתם לי את הזמן פעלתי. זה ההבדל בין צבוע, בין צבועים, לאנשים ישרים. שני חוקים בשנייה ושלישית אושרו לך. תדע לך, אם הייתי הייתי מגן על כבודך, אני הייתי מגן עליך,

אנחנו יושבים ודנים בחוק כזה שהוא פשוט סוג של חוק משחית ומושחת מהיסוד שלו? אני אומרת: באיזו מדינה מתוקנת המציאויות האלה מתחברות ביחד? אנחנו כל כך להוטים לאשר התמודדות שהיא בניגוד

כי לי פשוט אין את הטאבלט הרלוונטי ואחר כך, על סמך ההמלצות של הצוות הזה, שר הפנים יקבע את עמדתו לפני שלמעשה ילכו על המנגנון הזה, לאפשר ליושב-ראש הוועדה הקרואה להתמודד או לא

בניגוד לחבר סיעתך.

אנחנו סיעה דמוקרטית. אני בסך הכול חושבת שיש בזה הגיון, אין ספק.

רוצה להדגיש את מה שנאמר בבוקר בוועדה, בפני היועצת המשפטית של ועדת הכנסת שמכירה את כל הליכי החקיקה. לי נאמר

כי ברור כבר שהחוק הזה - - - טוב, תודה.

אגב, הייתי גם יכול לטעון טענת שיהוי כי היא טוענת שזה היה כבר לפני שבוע והייתה לנו ועדה לפני כמה ימים והיא לא הייתה פה.

היא טענה ביום חמישי. ודבר שלישי, אני לא רוצה לקפח. יש מועמדים נוספים בטבריה, למה לא לתת גם להם לבוא

לפני הבחירות ראש רשות אמור להימנע מכל מיני פעולות, והוא היה מוגן מפני שנה של תעמולה וזה כשלעצמו מאוד מאוד חמור. והכי חמור, בעצם ועדת הפנים של הכנסת, ועדת הכנסת, עושים לו תעמולת בחירות.

מי בעד?

שניים.

ארבעה, גם הרוויזיה הזו הוסרה. הצבעה בעד הרוויזיה 2 נגד, 4 לא

רוויזיה על טענה לנושא חדש, של חבר הכנסת זאב אלקין,

לא עשיתי ב-15:30, לא עשיתי ב-14:15.

כי באופן ספציפי, חריג,

ישיבת הסיעה שלנו,

ב-15:15. אצלנו ישיבת הסיעה מתחילה כל הזמן ב-15:00, עד 16:00. ועדיין הייתם קובעים דיונים

אני חברה בוועדה. חוץ ממך, לגביך אמרתי. שרון ניר לא חברה בוועדה? המציאו פה

זה מביך, היא צריכה לענות על השאלות האלה 700 פעמים. היועצת המשפטית הנחתה שאם הייתה רוויזיה לפני הצבעה על הנושא המהותי אז לא - - - אם הייתה התייעצות סיעתית לפני ההצבעה על הנושא המהותי לא תהיה התייעצות.